סטטוס גיבוש מתווה להפעלת אירועי תרבות, ישיבת מעקב. אנחנו למעשה מקיימים סדרה של דיונים בנושא פתיחת אירועי התרבות באופן כללי, כי בתחילה הצלחנו להשיג בעצם אפשרות לאירועי תרבות במרחבים חיצוניים ואנחנו התעקשנו כאן בוועדה שייפתחו גם אולמות התרבות הסגורים. בשבוע שעבר סוכם לשמחת כולנו שב-1 בספטמבר אולמות התרבות יוכלו לפתוח את שעריהם, אבל אנחנו התחייבנו שאנחנו לא נאפשר פתיחה רק לשם הפתיחה אלא אנחנו נוודא שבאמת יהיה כאן מתווה ריאלי, אמיתי, שיאפשר להם גם מבחינה כלכלית לקיים את המופעים ולכמה שיותר אנשים מעם ישראל לבוא ולהחזיר קצת מזור לנשמה. משרד התרבות, אתה רוצה להתייחס לפני שאנחנו מתקדמים? הדיון הוא מאוד תכל'ס. אנחנו לא נתחיל לשמוע את הכול מחדש. אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו עומדים ושהדברים מגיעים לכדי פתרון, אז בבקשה. שלום לכולם, תודה גבירתי יושבת-הראש. אני רוצה לעדכן שלפני כשבוע פתחנו את האפשרות למופעים בחוץ באישורים שמגישים למשרד התרבות, עד 500 איש. מעל 500 איש אישורים שמגיעים למשרד הבריאות דרכנו. אני רוצה לעדכן את הוועדה שעד היום בתוך פחות משבוע אנחנו אישרנו 187 מתחמים ברחבי הארץ להופעות עד 500 איש. זה מתחמים שבכל מתחם יש יותר מהופעה אחת, ברובם, כלומר מאות הופעות שאושרו לתקופה הקרובה. כ-12 מתחמים אושרו על ידי משרד הבריאות למעל 500. יכול להיות שכשאנחנו מדברים היום, אז כבר אושרו עוד כמה מתחמים. כשאתה אומר מעל 500, לכמה הם יכולים להגיע? מקום כמו שוני, קיסריה, כמו מקומות מאוד גדולים. האישורים כרגע בגלל מתווה הקפסולות והמרווחים בין הקפסולות לא מאפשרים גם במתחמים גדולים. בקשות שהגישו לנו הן לא בקשות על 5,000 ו-10,000. אף אחד לא הגיש כזה דבר וגם אנחנו שידרנו שלא כדאי להגיש מספרים כאלה, אבל אנחנו סביב ה-1,000, שזה כבר הופך להיות כלכלי גם לאומנים בסדר גודל של A ליסט, מה שנקרא. אגב, הדברים נקבעים יחד איתם? יש שיח איתם כדי שנדע שאנחנו באמת נותנים מענה שהוא ריאלי? יש שיח צמוד. כמובן שיש כאלה שחולמים בגדול ורוצים הופעות פארק ירקון, אבל אנחנו עדיין בעידן של קורונה ואנחנו מבינים שצריך לצעוד צעד-צעד. אישורים של מופעים ל-1,000 איש, בעינינו זה תשובה טובה. 1,000 איש במקומות כמו באמפי רעננה שאושר, באשקלון, במועצה אזורית כרמל אם אני לא טועה. זה פרוס ברחבי כל הארץ. מופעים של 1,000 איש נותנים מענה סביר ויותר מזה ברוב המקומות. זה מתכתב בעצם עם המתווה שהיה ב-14 ביוני או מחמיר? מבחינת המופעים בחוץ הוא מתווה טוב יותר. המתווה של ה-14 ביוני דיבר על מקסימום 500 איש באישור מיוחד. היום 500 איש זה באישור של משרד התרבות. מעל 500 איש, אישור של פרופ' גרוטו. האישורים ניתנים מאוד מהר ברגע שעומדים בכללים. הם מביאים לנו שרטוט של המקום, אנחנו מעבירים את זה למשרד הבריאות. יש צוות במשרד הבריאות שעובד מול צוות שלנו. על פי רוב הם מקבלים את האישורים באותו יום, מקסימום יום למחרת אם הם עמדו בכל התנאים. באמת זה עובד בצורה טובה. זה שאושרו כ-200 מתחמים ברחבי הארץ בפרק זמן כל כך קצר, זה מוכיח את זה. לגבי האולמות הסגורים, אנחנו כמוכם גם ממתינים לפתיחה ב-1.9, וכמו שאר האולמות, אנחנו חושבים שאפשר לפתוח ואפשר לחזור למתווה הקודם של ה-14.6 אותו הזכרת, מתווה שמדבר על 70% תפוסה ועד 500 באולם לפי הגודל שלו. כרגע מתנהל איזשהו, פרופ' גרוטו יספר על זה בטח, שינוי של קצת קונספט שקשור בפתחים של האולם או בדברים כאלה. שיאפשר הרחבה בצורה מבוקרת מעבר לדברים האלה? אנחנו בתיאום גם עם פורום מוסדות תרבות וגם עם מפיקים פרטיים וגם עם גופים עצמאיים, מבינים שמספר "גג" של 500 איש בתוך אולמות סגורים בערים ירוקות ייתן את המענה. מבחינתנו אם נגיע לדבר הזה, אז אנשים יהיו מרוצים, יוכלו לחזור לעבוד, הפקות יוכלו להתקיים, תיאטראות יפתחו. מה קורה באולמות שהם מאוד גדולים? אנחנו יודעים שלא כל האולמות הם כאלה אבל באולמות שהם מאוד גדולים, בנייני האומה וכיוצא באלה שיש להם גם יותר מפתח אחד, יש יכולת גם ממפלסים שונים. תהיה התייחסות בחלוקה?

יש בקשות גם למופעים באולמות ספורט למשל או דברים כאלה אבל אתן לפרופ' גרוטו להתייחס לזה. אוקיי, תודה רבה. פרופ' גרוטו, בבקשה.

אז אני אתייחס רק לאירועים בפנים כי באמת בחוץ אני חושב שסך הכול - - - וגם המתווה החדש לא אמור להשפיע על זה בצורה משמעותית, אולי להיפך אפילו, יכול ליצור מצבים שיהיה יותר. זה כבר פתרנו, אז נדבר על מה שעוד לא פתרנו שזה מה שקורה באירועים בפנים. אז קודם כל לגבי לוחות הזמנים, הכוונה היא להביא מחליטים לקבינט ברגע שהקבינט יתכנס, אם זה יקרה מחר או מוחרתיים. אני לא יודע בדיוק את המועד. אם נספיק להתארגן ויכול להיות שזה יהיה ביום רביעי, אז כבר נבוא עם התקנות עצמן ואז אפשר לאשר על המקום את התקנות. הן הרבה יותר מפורטות מהצעת המחליטים כי הן כבר קובעות איך זה אמור להתנהל. הכיוון הכללי שאנחנו הולכים זה חלוקת הארץ לאזורים, מתווה הרמזור כמו שדיברנו עליו כבר בעבר. אולמות התרבות יכנסו לרמזור כך שיושפעו מהצבע של היישוב. רוב הארץ כידוע לכם היא ירוקה, אז אני מקווה שיחול עליה המתווה הירוק. המתווה הירוק מדבר על אפשרות של התכנסות עד היקף של 60% מהתפוסה ועד מקסימום של 100 איש, אבל אנחנו גם נאפשר כמו שאמר גיא, כל הנושא של לפי מספר הכניסות,

בעצם זה יהיה ביחידות של 100. אם יש מספר כניסות, אפשר להגיד ביחידות של 100 לפי מספר הכניסות. להערכתי ברוב המקומות אפשר גם יהיה להגיע אפילו ליותר מ-500. זה באמת דומה למתווה הקודם. כל שאר הדברים בפנים,

כיסא כן,

זה לא ישתנה כמובן אבל המספר הכולל, אני מעריך שלרוב המצבים ייתן מענה של פתרון שיגיע ל-500 ואפילו ליותר. בנוסף, למקומות מאוד גדולים יוכל גם להגיע ל-1,000 איש. זה בעצם הלימיט שאנחנו שמים על המקומות הגדולים שיש להם גם מספר פתחים. תמיד יש בהופעות גדולות מספר פתחים, מספר מפלסים, אז לא תהיה בעיה לתפעל את זה. זה הכיוון הכללי של המתווה. בינינו הוא עוד לא סגור לחלוטין ויש עוד כמה דיונים פנימיים איך להתייחס גם לגבי מה בדיוק הסף של להגדיר אזור גדול ומה הסף של מספר האנשים שיוכלו להיכנס פר קפסולה כזאת,

בסוף זה הכיוון הכללי. אני מאמין כמו שאמרתי בתוכנית לפחות שאנחנו מציגים, שתהיה שם את האפשרות גם לאירועים גדולים בסדר גודל של 1,000, וגם קטנים שיוכלו להיות עד 500 או אפילו אולי יותר במצבים מסוימים, בלי בעיה. פרופ' גרוטו וגם משרד התרבות, קודם כל אני מברכת על העבודה ועל ההתקדמות. יכולים להיות רגועים כל מי שצופה בנו, שאכן ב-1 בספטמבר הם יכולים להתחיל לעבוד? יש מצב במשפטים שמחייב את זה כי בעצם התקנות אמורות לפוג ביום שלישי. אני לא בטוח שנספיק לבוא עם תקנות ביום שלישי, לכן תהיה איזושהי דחייה של כמה ימים אבל זה עדיין לא יגיע ל-1 בספטמבר. זאת אומרת, הם יכולים להתארגן ל-1 בספטמבר. מבחינתכם המשרדים אכן מכוונים לשם. שמענו גם את ראש הממשלה, אגב, אומר את זה.

בממשלה כמו שאמרתי, הכוונה להעביר את התקנות עוד לפני ה-1 בספטמבר. יכול להיות שהתחולה תוגדר 1 בספטמבר אבל בכל אופן לאשר אותן לפני ה-1 בספטמבר.

אין לנו הרבה ברירה חוץ מזה. אני שמחה על האמירה. תודה רבה. אני רק רוצה להעיר שמספר האנשים שנכנסים בכל כניסה שמוגדר כ-100 איש, לי זה חדש. דיברנו על מספרים אחרים קצת אבל אנחנו צריכים לדון בזה. מה שחשוב, שבסוף המתווה לא יורע מהמתווה שהיה ב-14.6 אלא להיפך, מהסיבה הפשוטה,

שאנחנו במקום אחר מבחינת מגמת התחלואה. אנחנו כל הזמן אומרים שזה אירוע מתגלגל, אז אנחנו בוחנים את הדברים תוך כדי התפתחויות. בהחלט אפשר לקחת את המתווה ואפילו לשפר אותו איפה שאפשר, במיוחד כשאנחנו מדברים על מקומות גדולים. אני לא יודע כמה כניסות יש בבית ליסין, למשל. תיכף אנחנו נשמע את ההתייחסות כדי שיהיה אפשר לחדד ולעשות את השינויים לפני ששוב מצביעים על משהו שלא סגרנו אותו עד הסוף. חבר הכנסת רזבוזוב, רצית להתייחס, בבקשה. האם המתווה הוא גם יהיה לספורט, נגיד לכדורסל? אם אנחנו מדברים על כדורגל, האצטדיונים הפתוחים. האם אנחנו באמת יכולים לעבוד על פי אותו מתווה? יש מינויים. קבוצות יגישו בקשה למשרד ויאשרו להם? לגבי קהל, כרגע לא. אנחנו עוקבים גם אחרי מה שקורה בעולם. במדיניות הזאת כרגע אני מניח שנראה שבאמת יש איזו מגמה כזאת עולמית לפתוח במדינות מסודרות כמו שעשינו עם הכדורגל. הרי פתחנו אותו אחרי שגרמניה החליטה, אז אני מניח שאז נוכל להצטרף. כרגע המדיניות של שר הבריאות היא שלא להכניס קהל. אנחנו נצטרך לקיים על זה דיון נפרד. אז אני אבקש דיון על זה שגם נדע, כי גם הקבוצות צריכות להתכונן, כמו שאמרנו, רשת ביטחון, לא רשת ביטחון. כמובן קהל האוהדים צמאים. אני לא רוצה לחזור לשיח הזה, למה לאלה מותר ולמה לאלה אסור, אבל אם בתרבות אנחנו יודעים להכניס קפסולות - - - אנחנו שאמרנו שלא מערבבים ענף בענף. אנחנו מטפלים בכל אחד כאילו זה הילד היחיד שלנו. נקודתי אני מסכים מאוד אבל יש פה יציע של 100 איש, אני מאמין, גם בכדורגל וגם בכדורסל. במקום פתוח אפשר לעשות את זה.

נקיים על זה דיון נפרד וממוקד. תודה רבה חבר הכנסת רזבוזוב. חברת הכנסת אורלי פרומן, בבקשה. קודם כל אני מצטרפת לקריאה של חבר הכנסת רזבוזוב. זה משרד התרבות והספורט. כמי שמכירה, שני עולמות שונים ובהחלט ראוי לקיים דיון נפרד על עולם הספורט. אני רוצה לברך על המתווה של התרבות. כמובן רוצה לשמוע גם את מנהלי המוסדות. גיא, הייתה לך הסתייגות לגבי הנושא של הכניסות, אבל שלא יפחת לפחות מה-100. גם היכלי התרבות בתוך הסיפור הזה. אנחנו מדברים, פרופ' גרוטו, אולמות התרבות, היכלי התרבות, כל האולמות הסגורים. אפילו מתחמים של כדורסל, כל אולמות הכדורסל, דיבר הנציג שאפשר. לקיים בהם אירועי תרבות. אם אכן אנחנו ב-1 בספטמבר נוכל לבשר שעולם התרבות נפתח, אז זאת בשורה מאוד טובה וגדולה גם לעולם התרבות, גם לאומנים, גם לכל עובדי העולם הזה ובוודאי לאזרחים. פרופ' גרוטו, קח בחשבון ששבוע הבא הכנסת בהדממה, אז את כל הנושא של התקנות חייבים לסגור השבוע.

יהיה לכם בעיות עם הוועדות האחרות, אני מוכנה לעלות לכאן גם ביום שישי. אני גם אמרתי ליושב-ראש ועדת חוקה שאני מוכן להגיע גם ביום שישי. אני מוכן גם בשבת אבל אני מניח שעליו זה לא יהיה מקובל. הלוואי ונתבשר ובהצלחה לכולכם. תודה רבה חברת הכנסת פרומן. בואו נשמע את הנציגים מעולם התרבות כדי שיתייחסו למה שהוצג כאן. ציפי פינס, בבקשה. אני לא מבינה מה השמחה. אנחנו לא פותחים. אני חושבת שעובדים עלינו, שעשו עלינו ספין. אני שומעת את פרופ' גרוטו. אני מאוד מכבדת אותו. אני שומעת את גיא גוטמן ואני לא מבינה מה הם אומרים. תל אביב היא עיר כתומה. תל אביב לא עיר ירוקה. תל אביב גם לא תהיה עיר ירוקה בגלל המבנה הדמוגרפי שלה. שינינו את זה. תל אביב ירוקה. הודיעו בכל התקשורת שב-1.9 פותחים. ערערו את העובדים שלנו שהיו בטוחים שאנחנו מתחילים לעבוד ב-1.9 ואז אני מנסה לברר מה המשמעות. אומרים לי, עוד לא. עוד אין הסכמה, עוד לא התכנס קבינט הקורונה, אנחנו עוד לא יודעים מה המתווה, עוד שום דבר לא ברור, הכול בסימני שאלה. מה הברכות האלה? אני מבינה שפתרו את בעיית המוסיקה הקלה ואני מאוד שמחה על זה. לא פתרו את בעיית התיאטרון הישראלי בשום צורה שהיא. אנחנו מקיימים את הדיון הזה ואני גם ביקשתי את ההתייחסות שלכם אחרי שנשמע המתווה כדי שאנחנו נראה שבאמת מתקבלות ההחלטות הנכונות שמתאימות למציאות בשטח, אז בואי תגידי לי מה מתפספס פה במתווה שהוצג. אגב, לגבי הנושא של כתום וירוק, אומרים כאן שתל אביב היא ירוקה.

בכלל החלוקה בתל אביב צריכה להיות אחרת כי אי אפשר להשוות את המספר האבסולוטי של מספר המאומתים בתל אביב אל מול מקומות אחרים.

תל אביב ירוקה. ירוקה. ממתי? אתמול היא הייתה כתומה. רק להסביר, שינו את מודל הצבעים שיהיה הרבה יותר הגיוני ויציב. המטרה הייתה לשנות את מודל הצבעים שיהיה הרבה יותר הגיוני ויציב, שלא כל יומיים ישתנה, לכן בנינו מודל יותר מתוחכם. בתוך המודל הזה תל אביב היא לא עיר צהובה ולא כתומה,

כמו שאמרתי, אני לא רואה שום חשש שיהיה שם קיום של אירועים. בסוף צריך לתת לתהליכים האלה לקרות. יש תהליכים של ממשלה וכנסת. צריכים להבין את זה. אוקיי. ציפי, בבקשה. אני באמת לא מבינה. הרי לוקח לנו חודש לחזור לעבודה. אם אנחנו יודעים שב-1.9 אפשר לחזור לעבודה, אני מחזירה 200 עובדים שיתחילו להכין, כי לא מכרנו כרטיס אחד שישה חודשים. אנשים לא עבדו פה המון זמן. זה להתחיל לא מאפס, מתחת לאפס. האם אנחנו יכולים להחזיר אנשים לעבודה? אין טעם שנחזיר אנשים לעבודה אם לא יתקיימו הצגות ולפחות 250 איש באולם. אנחנו מפסידים המון כסף. אבל הם לא מדברים כאן על 250 איש באולם, הם מדברים על כך שלפי המתווה החדש יכנסו עד 500 איש. באולמות גדולים אפילו עד 1,000 איש. באולמות? באולמות. אז זה לא יהיה בקפסולות, כי אם יש 1,000 איש, אנחנו צריכים להשאיר מקום לקפסולה. מה שהוצג כאן זה שמספר האנשים יכנס על פי מספר הכניסות שיש, ותמיד זה יהיה בהתאם לתו הסגול. אם אין לך אפשרות להושיב את האנשים,

איך שזה מוצג אצלכם במתווה, אז יכנס מספר האנשים לפי התו הסגול. וזה אושר? בסדר, אני מבינה. יש כאן התחייבות. הם גם חייבים להביא את זה לאישור כי התקנות שלהם פג תוקף. אם התקנות פגות תוקף, זה אומר שאתם יכולים לעשות הכול כרגיל, אבל בשביל שזה לא יקרה, הם חייבים להביא את התקנות החדשות לאישור הכנסת ולכן זה צפוי להיות עד יום רביעי. זה אומר שיאשרו את זה ל-1 בספטמבר. יש פה התחייבות גם ממשרד התרבות וגם ממשרד הבריאות וגם שמענו אפילו את ראש הממשלה מדבר על זה שב-1 בספטמבר אתם תתחילו לפעול. השאלה רק אם מה שהוצג כאן על השולחן זה בסדר מבחינת המתווה. זה מה שחשוב לי לדעת. אין לי שום בעיה עם המתווה. המתווה הוא מצוין בשבילנו. יש לי הרגשה שכל הזמן במקום להחריג אותנו מהחרדים או להחריג אותנו מאולמות האירועים, כל הזמן מחברים אותנו ביחד. הדיון פה הוא נפרד, ציפי. גם כשרצו להעלות פה את נושא הספורט שהוא חשוב מאוד, נטפל בו. ביקשתי לעשות הפרדה. אנחנו נטו אתכם כבר דיון שלישי-רביעי, בודקים שהדברים באמת מתקיימים בצורה שהיא ריאלית כדי שכמו שאת אומרת, שהדברים לא יהיו רק איזושהי סיסמא או איזושהי הצהרה אלא שזה יהיה גם בר-קיימא. המתווה כפי שהוצג הוא בסדר, את אומרת.

אוקיי, זה מה שחשוב לנו. תהיי בטוחה שאנחנו לא מרפים ואנחנו נעקוב עד שאנחנו נראה את כולנו מצביעים על זה ושזה עובר בשלום. ציפי, כמה כניסות יש בית ליסין? לתוך האולם חמישה.

אז יש לך 500. אז יש 500 איש כל עוד שבאמת שומרים על המרחקים, והגבוה מבין השניים. תודה רבה, ציפי. אני מרגישה את המתח בקולך. אנחנו רוצים להרגיע. לא נרפה עד שנראה שהדברים יהיו מאחורינו ושאפשר יהיה להתחיל במופעים. תודה רבה. נעם סמל, בבקשה, אם יש לך התייחסות, הערה, שאלה. תודה לך יפעת על כל ההתמודדות הזאת שהיא לא קלה. גם פעם ראשונה ראש הממשלה בנאום אתמול במסיבת עיתונאים, נכנסה לו המילה תרבות וזה גם לזכותך ולזכותנו, כי אנחנו מתחילים להיות קצת קיימים. אני גם לא מבין עדיין, אם אתם אומרים שתל אביב עיר ירוקה וזו בשורה מעולה, האם זה אומר שאני בתור מנהל התיאטרון הלאומי הבימה שמחזיק ארבעה אולמות שונים, יכול בכל אולם, בגדול 500, בבינוני 200 ובקטן 150 או משהו כזה? כניסות, גיא גוטמן, זה לא שאלה. יש לנו כניסה ראשית אחת ויש עוד שלוש כניסות מסביב. אני יכול להכניס את הקהל בשלוש-ארבע שעות, מ-17:00 עד 20:00,

השאלה כמה יציאות, כמה דלתות. אני לא מבין את הביטוי כניסות כי כניסה זה גם יציאה. צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלה. אנחנו נשמח מאוד לפתוח את התיאטראות וגם את הקונצרטים וגם את האופרות על מנת שגם נציג בכל רחבי הארץ. אם לא נחזיר את השחקנים ואת הצוות הטכני לפעילות, לא נוכל להציג בקריית גת ובקריית שמונה. גם הם יהיו סגורים. אם הוא לא נותן לתל אביב, ותל אביב עם הכבוד, מחזיקה את רוב התרבות של המדינה, אין תרבות של אומנויות הבמה מסביב לכל הארץ. נעם, הסיפור של תל אביב נפתר. יש לנו מספיק בעיות אחרות. איפה שאין בעיות, לא נמציא אותן. הדבר השני שאת צריכה לוודא מול גיא גוטמן שמייצג נאמנה את משרד התרבות ואת שר התרבות זה העניין של הפיצוי. יש לנו מתווה לפיצוי בגין אובדן הכנסה. אם אנחנו מכניסים על מחזמר בשם "גבעת חלפון אינה עונה" 300 או 400, אני עדיין לא מבין כמה, אז יש לנו מתווה שאושר על ידי שר האוצר. אני רוצה לוודא שהמתווה שנקרא פיצוי בגין אובדן הכנסה עצמית, אכן שריר וקיים. אנחנו נפתח ברינה כמו שאומרים, יפעת. אנחנו צריכים חודש כמו שציפי אמרה, להתכונן,

לעורר את המינויים. אמרתי גם בפגישות הקודמות וגם אני רוצה שפרופ' גרוטו ישמע. הקהל שלנו מאוד נאמן לנו. אף מנוי לא ביטל לא בתיאטראות ולא באופרה ולא בפילהרמונית ולא בלהקות המחול. הקהל שלנו רוצה את התרבות. אני מקווה שבאמת תצליחו להעביר את זה בקבינט הקורונה, ושיהיה לנו חג שמח. אמן. תודה רבה, נעם. אנחנו תיכף נשמע גם את האוצר. אתה רוצה להתייחס לנושא של מתווה הפיצוי? בסיפור של מתווה הפיצוי, נעם, כמו שאתה יודע, אנחנו סיימנו את העבודה. זה היה מאוד מורכב. זה יצא להערות ציבור. חזר מהערות ציבור. בתוך הערות ציבור הייתה בעיה אחת או עניין עקרוני גדול שאנחנו דנים פה עכשיו. אני הגעתי כאן לכנסת ישר מדיון באוצר על נושא של החזרת עובדים ואחוז החזרת העובדים שמוסדות התרבות מתחייבים להחזיר לעבודה. אנחנו בשיח רציף מולכם, מול אורית, מול שאר החברים אצלכם בפורום מוסדות תרבות. עוד היום נקבעה פגישה נוספת באוצר כדי להתקדם עם זה. אנחנו מאוד מקווים שלא נצטרך להחזיר את זה שוב להערות ציבור ונוכל למצוא פתרון, אבל במקרה הגרוע זה יצא תוך שבועיים. אנחנו ממש בשלבים הסופיים.

כן, אם אנחנו ניאלץ להוציא את זה שוב להערות ציבור אחרי תיקון. מחר מתחילים למכור. בסדר גמור. תודה רבה, גיא. חבר הכנסת ג'אבר, בבקשה. תודה רבה גבירתי. רציתי לשאול את פרופ' גרוטו אבל הוא יצא. אולי מישהו אחר יכול לתת תשובה.

אני אמרתי לו שהוא יכול לצאת. בכל זאת אני רוצה להיות על הצד הבטוח. אני רוצה להבין אם יש סכנות שיכולים לגרום למשרד הבריאות לחזור בו מהמתווה הזה. אנחנו רוצים להגיד לאנשים ב-110%, אתם פותחים ב-1 בספטמבר, אלא אם יש סכנות ואני רוצה להבין מה יכול לגרום למשרד הבריאות לחזור בו מהמתווה הזה. הדבר השני בעניין המרחבים הפתוחים או המתחמים הפתוחים. דיברת על 184 אם אני לא טועה, גיא. 187. מה הפריסה הגיאוגרפית של המתחמים האלה? האם הפריפריה נוכחת שם באופן משמעותי? האם היישובים הערביים נוכחים שם גם באופן משמעותי או שזה עדיין המרכז? אני לא יודע להתייחס ספציפית ליישובים הערביים כי אני באמת לא עברתי על כל הרשימה השמית, אבל גיאוגרפית זה לגמרי פרוס בכל רחבי הארץ. אין שום מניעה, אין שום חסם. כל רשות מקומית שרוצה לקחת מגרש חניה, למשל בירושלים לקחו את כיכר ספרא, שמו שם כיסאות ועושים מופעים. כל רשות מקומית יכולה לקחת כל חניון, כל שטח ולקיים מופעים. עשינו את זה מאוד פשוט דרך לינק באתר המשרד. נכנסים, ממלאים טופס הכי פשוט שיש ומקבלים אישור מיידי. מעבר לזה אנחנו הזרמנו 40 מיליון שקלים לרשויות המקומיות לטובת תמיכה במופעים וגם בנייה של מתחמים כאלה. אני חושב שהענקנו סל מאוד יפה לטובת הדבר הזה.

יודע שבאילת אושרו ובצפון גם אושרו מתחמים, אז זה פריסה מלאה. תודה רבה. בקצרה אפשר להגיד כמה מילים?

קודם כל אני שמח שיש אמירה חד משמעית שתרבות זה חשוב, וחבל שפרופ' גרוטו לא שומע. אנחנו לפחות קראנו לזה כבר מזמן, לבוא ולהגיד, תרבות לא פחות חשוב משאר הענפים שצריך להציל. בלי תרבות אין חיי חברה. בלי תרבות אין חיי המדינה. כפי ששמענו, אנשים לא ביטלו את המנויים שלהם וזה משמח וזה טוב. אנשים שבאים לתיאטרון, רוב הקהל הוא ממושמע ואני בטוח שיהיו מוכנים לבוא שלוש שעות לפני הצגה ושעתיים גם לצאת מהאולם,

אנחנו כבר אחרי זה. אנחנו כבר בפרקטיקה.

מותר גם לברך. דבר שני לגבי ספורט. אתמול ראינו משחק נפלא, גמר ליגת אלופות. הלב כאב לי פעמיים, פעם אחת שהיציעים היו ריקים שם. המשחק היה בליסבון. פעם שנייה, שהכדורגל הישראלי כנראה עוד לא הגיע ולא יגיע לרמות כאלה. אין סיבה שבאצטדיון של 30,000 40,000 לא יכניסו 3,000 4,000. משפט אחרון לסיום. יש לנו היום למעלה מ-70,000 אנשים שכבר החלימו מקורונה. אפשר למלא כמה אצטדיונים באנשים שכבר החלימו מקורונה, אז תתחילו לחשוב בחיוב. אל תתחילו לחשוב איך למנוע מאנשים ליהנות מהחיים, כי החיים ממשיכים. תרבות במקום פתוח, באצטדיון גדול, אפשר למצוא נוסחה וגם לעבור את ה-300, 500 ו-1,000. אפשר לעשות גם ב-5,000 איש ולא יקרה שום דבר. אפשר לעשות את המשחקים. זאת הצעתנו. זה לא הדיון כרגע אבל אנחנו עובדים על זה. תודה רבה חבר הכנסת סובה. כמו שאמרתי קודם, ענף הספורט חשוב מאוד. נדון בו בנפרד. נשאיר את הבמה לתרבות. בני כהן ביקש להתייחס. אם יש מישהו נוסף שמבקש להתייחס בקצרה, אז שישלח לוועדה כי אנחנו תיכף סוגרים את הדיון. בבקשה, בני. תודה רבה. קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה על המחויבות שלך

הולכת עם האמת שלך עד הסוף. תודה רבה. זה קודם כל. אבא שלי לימד אותי הכרת הטוב, אז מעט מזה. עד עכשיו היו נציגים מהמרכז שדיברו על התרבות, על התיאטרון, שזה מאוד חשוב.

יש לי מנוי בתיאטרון הבימה, אז חשוב שיתחילו לפעול. אני מקווה שאני מייצג פה הרבה מוסדות תרבות מהדרום, מהנגב, מהצפון שהם לא מוסדות כאלה ענקיים. אנחנו מוסד צנוע, פעיל לאורך כל השנה בצורה יום-יומית. אני חושב שמזמן יכולנו להמשיך לפעול. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, עדיין יש חלק נכבד של האוכלוסייה שחושש להגיע. את זה ראינו בשבועיים שהיינו עוד פתוחים,

אמר לי איש חכם השבוע שצריך למצוא חיסון להפחדה לפני החיסון לקורונה, כי מפלס הפחד פה הוא מאוד גדול. אני מסכים עם הנקודה הזאת. אני אומר, לפחות ילדים והצעירים זו אוכלוסייה צעירה, שיבואו. זה חשוב שיבואו. אני רוצה לגזור את הכאוס הגדול הזה שקיים בקורונה ואני רוצה לספר לכם שזה כאוס שאפשר להתקיים בקורונה, ואנחנו מחכים כבר שיעזוב אותנו הגל העכור הזה, אבל חבר'ה, אל תשכחו שאנחנו פה באזור סובלים

לאורך שנים אנחנו חווים את זה. אני שמח שיש ועדת קורונה ויש תמיכה ממשלתית. אמנם זה לא ארצי אבל בואו תחשבו גם בימי שגרה לראות איך מפצים את האזור הזה על סבל בלתי נסבל על תקופות מאוד קשות, כשאנחנו לא מפוצים על זה.

לא מצפה שיהיה באותה מסה כי זה כאוס עולמי, אבל חבר'ה, בואו נחשוב גם מה אנחנו עוברים, ילדנו, האוכלוסייה המבוגרת עוברת כאן בימים מאוד טרופים. אנחנו נחכה, ואני מקווה שזה לא רק פוליטי, שב-1.9 אכן ניכנס למתווה. אצלנו בסינמטק בשדרות יש לנו שלושה פתחים. יש לנו שני אולמות. אין שום בעיה לשלוט על העניין. עשינו את זה, ושיבואו עלינו ימים טובים.

תודה רבה, בני. כל מה שאנחנו מדברים עליו נוגע גם לבתי קולנוע. אנחנו לא עושים את ההפרדה. חשוב לוודא כי זה עלול להתפספס לא בכוונה. היה לנו על זה איזשהו אישיו משפטי. אחת מ-187 הבקשות למתחמים, הם רצו להקרין סרט בדרייב אין והמשטרה המקומית, זה היה בדימונה, לא אישרה כי אמרו שקולנוע זה לא. גם בירוחם. היועצים המשפטיים של משרד הבריאות ביחד עם שלנו, של משרד התרבות, הוצאנו חוות דעת שהקולנוע זה תרבות לכל דבר. יש לזה עגינה משפטית אז אין שום בעיה.

מצוין. תודה רבה, חשוב. גיא תלם, בקשה בקצרה. צוהריים טובים, אני מנכ"ל תיאטרון חולון. אני מדבר פה גם הפעם בשם היכלי התרבות בישראל. אני נאלץ להזכיר שוב ש-80% מפעילות התרבות בישראל, ובוודאי שמדובר באומנויות הבמה, אומנויות הביצוע, מתקיימים בהיכלי התרבות בישראל שפרוסים מדן ועד אילת. לגבי המתווה, יש הרבה אנשים שעושים עבודה מצוינת. כולנו מודים להם, כולנו אסירי תודה. זה הזדמנות גם מבחינתנו להודות לוועדה שנותנת במה מאוד חשובה לעניין התרבות, גם יושבת-ראש הוועדה וגם חברי הכנסת שמשתתפים.

הנושא של המתווה מאוד לא ברור לפחות בשתי נקודות, הנקודה של מכל כניסה יכנסו 100 אנשים, שסותרת את מה שאמר גיא ממשרד התרבות על עד 500 איש. בעניין הזה צריך הבהרה. מאות מוסדות תרבות במדינת ישראל צריכים לדעת איפה הם עומדים. הם צריכים להיות יותר ברורים ויותר ממוקדים ופחות מעורפלים כשמעבירים לנו מידע בעניין הזה. עניין של יישוב, לפחות פר אתר של משרד הבריאות, רוב הרשויות בארץ הן צהובות, מיעוטן ירוקות ומיעוט מהקצה השני הן אדומות, אז יש פה סתירה בין מה שפרופ' גרוטו הציג. חבל שהוא לא כאן. את העניין הזה גם צריך להבהיר. אסיים את דבריי בנקודה שהייתי גם בפעם הקודמת וכאן גם לאוזניו של גיא ממשרד התרבות. המדינה, בין אם באמצעות משרד התרבות ובין בדרך אחרת צריכה להיות שוויונית בכספים ובסיוע שהיא מעניקה למוסדות התרבות ברחבי הארץ לפיצוי על אובדן הכנסות, מה שאמר פה חברי ומורי ורבי,

לא יתכן שקבוצה קטנה ומצומצמת תקבל מענק באופן שיאפשר לה לפעול, בעוד שכ-100 מוסדות תרבות ברחבי הארץ שעיקר הפעילות מתקיימת בהם לא יוכלו לתפקד. את העניין הזה צריך לפתור. אי אפשר להתעלם ממנו. אי אפשר לטאטא אותו מתחת לשטיח ואי אפשר להקשיב כאילו שהוא לא קיים. צריך לטפל ולפתור את העניין הזה.

תודה רבה לך, גיא. אני רק אומר לגבי הצבעים של היישובים השונים. דיבר פה פרופ' גרוטו ואמר שיש נוסחה חדשה לחישוב ערים ירוקות וכתומות וצהובות. לפי המתווה החדש רובן ירוקות למעט מקומות שבאמת יש בהם איזושהי חריגה. צריך גם לזכור שזה לא אומר שביישובים צהובים או כתומים אין פעילות. יש פעילות, רק במתווים אחרים מבחינת היקף המשתתפים שיכולים להיכנס לכל מקום. לגבי הנושא שהעלית שהוא מאוד חשוב אגב לא רק לגבי התרבות אלא בכלל, העניין של הנחיות,

תפשטו אותן לאנשי השטח. גם כשתקבלו את ההחלטה על מספר הכניסות וכו', שיהיה להם ברור בסוף איך הם מתרגמים את זה, כל אחד למקום שהוא נמצא בו. העניין של בהירות ההנחיות הוא מאוד קריטי כאן. מה שרציתי לשאול, ההתייחסות לנושא של הפיצוי שהוא מדבר. למה הם בחוץ, זאת אומרת, הם לא מחלק מהמתווה? המתווה הכספי שחולק הוא אך ורק למוסדות תרבות נתמכים. זו אמירה שאני לא מבין מה עומד מאחוריה. זה כמו לומר שמי ששם המשפחה שלו מתחיל ב-ש', יקבל סיוע ומי שמתחיל ב-ד',

גיא, אני אסביר לך. מבחינה חוקית בדרך כלל מוסדות שנתמכים, אז גם המדינה יכולה לסייע להם. למוסדות פרטיים זה קצת יותר מורכב. אמרנו גם בדיון הקודם, אנחנו בסוף נמצאים באיזושהי מציאות של משבר שהמדינה הלכה ונתנה כסף לעצמאים, לאנשים פרטיים. המדינה עשתה את זה. כל התוכניות האלה, המענק לכל אזרח, הכנסנו כסף לאנשים פרטיים. זה אומר שאפשר למצוא פתרון. אי אפשר לקחת פלח שוק שלם ולהגיד, אנחנו לא מתעסקים איתו. אני יודעת שזה לא אתם באופן ישיר אבל זה אתם יחד עם משרד האוצר חייבים לשבת ולמצוא מתווה כמי שאתם אמונים על התרבות, אז זה על התרבות ובכלל. תלחצו על משרד האוצר. אני מבקשת שמול האוצר תמצאו את הדרך לסייע להם כי זה יהיה לא אחראי אפילו אם אנחנו ניקח פלח שלם בשוק ופשוט נגרום לו להתמוטט. אנחנו בסוף רוצים את כולם עם הראש מעל המים, להחזיר אותם לפעילות. אינטרס אפילו לאומי שלנו מעבר לאינטרס שלהם. אינטרס חד משמעי. זה מאוד מורכב ואני לא רוצה לעורר פה תקוות שווא. אנחנו העלינו את זה כמה פעמים לדיון. יש פה מורכבות מאוד גדולה, נושא של עסקים שהם ברובם נתמכים על ידי רשויות מקומיות. תעשו את זה מול השלטון המקומי שימצאו פתרון. השלטון המקומי כמובן ויש פה עניין של גם גופים פרטיים. גוף התרבות אולי היום הכי גדול בארץ למשל זה הזאפה, שזה גוף עסקי פרטי שגם נמצא באיזשהו קושי מסוים. האם משרד התרבות כמשרד תרבות צריך לעזור לזאפה? אני שואל שאלה. לא יודעת, אבל האם להיכלי תרבות שנתמכים על ידי השלטון המקומי, שזה חלק מהצד הפורמלי של מדינת ישראל, בכל זאת - - - נכון.

חייבים. הרי בסוף יש לנו אינטרס. המדינה השקיעה כל כך הרבה בהיכלים האלה ובסוף להגיד להם,

אנחנו לא מסוגלים להחזיק אתכם בחיים,

מסכים לגמרי. יש פה עניין עם השלטון המקומי. הם סמי-פרטיים, הם לא פרטיים לגמרי. אני מבקשת שבסיכום זה ייכנס למשרד האוצר, במיוחד הנושא של היכלי התרבות, אלה שעובדים ברשויות המקומיות והרבה פעמים גם מטעם הרשויות המקומיות. הם גופים שאנחנו חייבים לסייע להם. אני אעקוב אחרי זה, גיא. רגע לפני שאני מסכמת, כמובן אי אפשר בלי. קטורזה עכשיו כתב לי שהוא מבקש לדבר, אז בשמחה רבה, אבל אני רק רגע אתחום את הדיון. אנחנו נעקוב אחר האישור של המתווה בימים הקרובים. אנחנו כמובן גם נהיה עם היד על הדופק כדי לוודא שזה קורה. אמרתי גם ברמה האישית, אני כראש ועדה אהיה מוכנה בכל זמן להגיע לכאן אם נידרש כדי לאשר את זה. מתווה הפיצוי, דיברתם על מקסימום שבועיים במידה וזה יצטרך לחזור חזרה להערות הציבור,

אני מבקשת שאתם תיתנו את הסטטוס ואת ההתקדמות לוועדה כדי שנראה שהדברים קורים וגם מה המתווה שבסופו של דבר הוסכם עליו. לגבי הקולנוע, אמרתם שהכנסתם את זה. מבחינתי אני חושבת שזה הסיכום. קטורזה,

להעלות לנו חיוך? אני קודם כל רציתי להגיד שמצד אחד אני רוצה שעולם התרבות יחזור. מצד שני יהיה לי חסר לא לראות אותך כל שבוע, ובכלל התרגלתי מאוד לראות את הנחיריים של כל מנהלי התיאטרון, שזה באמת מחזה. אני לא יודע מה המתווה, כמה אנשים אפשר להכניס לשם. חשוב לי להגיד דבר אחד. קודם כל, אני התחלתי להופיע.

השבוע הופעתי בעומר, בחוץ. מתווה, מרחק, אנשים, אוויר, לב.

קיבלתיSMS כמה זה עשה להם טוב. אני חושב שבאמת צריך להגיד מילה טובה. התחלנו משהו. יש תהליך, יש הופעות.

צריך אולמות. אני לא יודע על כניסות. הייתי צריך לשאול את גרוטו האם עכשיו מייצרים מטוסים עם עוד כניסות, כי אני יודע שבמטוס יש שתי כניסות. השאלה איך יכניסו. מטוס זה כמו אולם. אם העיר היא ירוקה ופתאום סגרנו שם הופעה ופתאום היא תהיה כתומה, מה עושים בדרך השחקנים? האם הם באים עם צבע לצבוע את זה חזרה לירוק? צריך לחשוב מה קורה כי הופעות נסגרות מראש. שאלה מצוינת. פרופ' יהודה אדלר שהוא גם איתנו, בדיוק שאלתי אותו בפרטי מה קשור פרופ' לשיקום הלב, אז הוא אמר לי שבלי לב אין תרבות. אני רוצה להגיד לו מפה, שתדע לך שבאמת אתה צודק כי עכשיו כשאתה רואה תרבות ושהתרבות תחזור, זה יעשה טוב לאנשים בלב והם לא יצטרכו שיקום. ב"שבעה" של אבא שלי, כשישבנו, באה אלי אישה אחת ואמרה לי, ישראל, תשמע, הכרנו את אבא שלך. לא ידענו שהוא היה פרופסור. לי זה עשה טוב, אז אמרתי לה,

יש דברים שגילינו רק אחרי. מה הסתבר לי? למטה הייתה מודעה. לאבא שלי קראו פרוספר. זהו, היא טעתה. קטורזה, שיהיו לנו רק בשורות טובות. שיהיו לנו רק בשורות טובות ונמשיך. בסוף זה קורה ב-1 בספטמבר, חוזרים ללימודים ותרבות.

תודה רבה, קטורזה. העלית פה נקודה חשובה.

אני מבקשת באמת לקחת בחשבון את העניין של מעברים. ישוב שהופך מירוק, אנחנו מקווים שלא יהיו לנו כאלה, אבל שיהפכו מירוק לכתום,

שתהיה איזושהי הנחיה ברורה כדי שזה לא יהיה בהנחתות. נקודה מאוד חשובה שאמרתי אותה גם מקודם אבל חשוב לי לחדד, הקשר עם השטח. כל דבר שמתקבל, תתייעצו עם האנשים בשטח כדי לראות שזה באמת ישים ומתכתב עם המציאות. אני יודעת שאתם מדברים איתם אבל תנסו לדבר עם כל הפלחים השונים שיש שם כדי שבאמת לא נפספס אף אחד. מה שחשוב זה שלא נפספס אף אחד כי בסוף אני יודעת שכולנו רוצים להצליח, אז שגם נוכל לעשות את זה.

תודה רבה, ניפגש ב-1 בספטמבר,

בתיאטראות, באולמי המופעים, בחוץ, ואנחנו כמובן נעקוב שזה קורה.